בוקר טוב לכולם,

היום אנחנו ב-19.11.2018, י"א בכסלו התשע"ט והשעה כפי שאמרתי, 09:09 כמעט. יש לנו דיון מהיר בהצעה של מספר חברות כנסת שכולן תקועות בפקק, כי תל אביב זה תמיד יותר רחוק מבאר שבע כפי